צוהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום ראשון, ד' בתמוז תשפ"ב, 3 ביולי 2022. על סדר-היום: פניית חבר הכנסת איתמר בן גביר להתפלג מסיעת הציונות הדתית, לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994. אני אקרא את הבקשה: "בהתאם לסעיפים 59(2) ו-60 לחוק הכנסת, ובהתאם להסכם הריצה המשותפת שנחתם בין הצדדים והוגש לוועדת הבחירות ערב הגשת הרשימות לכנסת, מבוקש לאשר התפלגות מפלגת עוצמה יהודית (חזית יהודית לאומית) מהציונות הדתית (תקומה) ונעם (לזוז). שם הסיעה החדשה: עוצמה יהודית חבר הכנסת איתמר בן גביר. באי כוח הסיעה החדשה וממלאי מקומם יהיו מי שמילאו תפקידים אלו לפני ההתפלגות לפי סעיף 14 לחוק מימון מפלגות." ארבל, יש משהו שצריך להוסיף? מדובר על בקשת התפלגות מסיעת הציונות הדתית. הציונות הדתית היא היום סיעה שמייצגת ארבע מפלגות: האיחוד הלאומי תקומה; לזוז; עתיד אחד עתיד טוב לישראל, שזה חבר הכנסת אופיר סופר, שכזכור התפלג מהליכוד והתמזג עם הסיעה הזאת; וחזית יהודית לאומית. אלה ארבע המפלגות. כשהם הגישו את רשימת המועמדים לכנסת העשרים-וארבע, הם הגישו הסכם ליושב-ראש ועדת הבחירות שאומר שהם יוכלו להתפלג לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת, שזה הסעיף שמאפשר התפלגות לא לפי מספר החברים, שליש וכו', אלא לפי מפלגות, מה שמאפשר גם לחבר כנסת בודד או לחברי כנסת שמהווים פחות משליש, להתפלג מהסיעה. הבקשה כעת מוגשת לפי הסעיף הזה. יש לזה כמה משמעויות שאני רוצה לציין אותן. המפלגות מקבלות היום מימון בנפרד, לכן ההתפלגות הזאת לא באה מטעמים של מימון ולא תשפיע, לא על המימון השוטף, לא על ההלוואות ולא על מימון הבחירות, אבל כן יכולות להיות השלכות בכמה מישורים. קודם כול, בכנסת נוצרת עוד סיעה. אומנם אנחנו נצא לפגרת בחירות אבל אם יהיו דיונים סיעתיים, יש עכשיו עוד סיעה בכנסת. אגב, בגלל שזאת סיעת יחיד היא לא תהיה זכאית לצוות פרלמנטרי,

אם היא הייתה סיעה גדולה יותר היא כן הייתה זכאית. יש כל מיני השלכות שנוגעות לוועדת הבחירות המרכזית לחברים בוועדה המרכזית, בוועדות אזוריות, חברי ועדות קלפי זה לא עניין שאני או שוועדת הכנסת מתעסקת איתם, אלה דברים שקיימים ושהצדדים צריכים לדעת אותם. לכן, האישור של ועדת הכנסת הוא למעשה אישור טכני שבודק שאכן יש פה מפלגות שהגישו הסכם. ברגע שמתקיימים התנאים האלה ועדת הכנסת מאשרת את זה, ולמעשה לאחר קבלת הבקשה תהיה בכנסת סיעת הציונות הדתית, שהיא תמנה בעצם את כל חברי הכנסת, למעט חבר הכנסת בן גביר. חברי הכנסת שנמנים עליה, למעט חבר הכנסת בן גביר, הם חברי הכנסת: סמוטריץ',

מעוז וסופר, והיא תמשיך לייצג את אותן שלוש מפלגות שמניתי קודם ותהיה סיעה, הם ביקשו להיקרא סיעת עוצמה יהודית. היא תייצג את מפלגת חזית יהודית לאומית, ובאי הכוח שלה כמו שנאמר במכתב כבר היום היו להם באי כוח נפרדים כי הם קיבלו מימון בנפרד הם עכשיו יהיו באי כוח הסיעה, היא כבר לא תהיה סיעה נפרדת אלא סיעה בפני עצמה, שהם היום: יצחק שמעון וסרלאוף וישי שמואל דברת.

כן. רצית שנתייחס לזה שאני הייתי גם ממלא מקום בא כוח הסיעה. נכון. סיעת הציונות הדתית הגדולה, אותה סיעה שעכשיו תמנה שלוש מפלגות ולא ארבע, עד היום היא נקראה הציונות הדתית, היא מבקשת להישאר הציונות הדתית, אבל בא הכוח שלה עד היום היה סמוטריץ', כאשר וסרלאוף היה ממלא המקום, שזה אתה.

הם שלחו לי הודעה שבמקומו יהיה יהודה ולד.

נראה לי שאלה הדברים.

אנחנו נעבור להצבעה לאשר את הבקשה. מי בעד, ירים את ידו. הצבעה בעד, 1 אושר. פה אחד. שיהיה בהצלחה.

אני נועל את הישיבה.